בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ו בחשוון, תשפ"ב, ה-1 בנובמבר 2021. היו לנו פה שתי רביזיות. רביזיה אחת נמשכה, הרביזיה של חבר הכנסת יבגני סובה, ולא תידון פה. הרביזיה השנייה, הרביזיה של חבר הכנסת יצחק פינדרוס. בבקשה. שלום, בוקר טוב לך. אנחנו קראנו הבוקר בפרשת השבוע על עשיו. פעולה ראשונה שאנחנו מכירים שלו זה וַיִּבֶז עֵשָׂו אֶת הַבְּכֹרָה. הוא מכר את הבכורה ליעקב והזניח את הבכורה. אנחנו כבר בסוף הפרשה, בקריאה של שני וחמישי, מגלים שהוא אכל את הלב, הוא אכל את הלב על זה שהוא מכר את הבכורה, אכל את הלב שיעקב לקח לו את הברכות, לאלה שלא היו במערת המכפלה בשבת, הוא אכל את הלב על זה שלא קברו אותו במערת המכפלה בגלל שהוא איבד את הבכורה, בסוף הוא אכל את הלב. אני ראיתי אתמול מרחוק את הדיון פה של נופת הצופים של הקואליציה שהסבירה למה היא מצביעה בעד הסדרי הדיון ומדברת על זה שצריך להתנהל אחרת ולדבר אחרת ולשנות, אז אני רק מזכיר שעוד ייקח לנו הרבה זמן להיות תלמידים של מיקי לוי ושל אלי אבידר בהתייחסות שלהם לראש הממשלה לשעבר, שהם מטיפים לנו מוסר איך צריך להתייחס לראש ממשלה. אבל עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו. יש עיקרון שיש פה כאלה סביב השולחן שמאמינים בו, קוראים לזה דמוקרטיה, מערכת משפט, חוקה, כל הדבר הזה. גם בזה אתם לא מאמינים. הלכתי לבדוק, צחקו עליי אתמול, אמרו לי איך הגעתי ל-60 חוקים, יש פה 60 חוקים שהולכים להעביר.

גיל הפרישה לנשים, חצי מהשותפים שלך יודעים כמה שזה לא טוב. את אולי לא יודעת מה זה בכלל, אבל אני אומר לך שחצי מהשותפים שלך יודעים כמה שזה רע.

למה אתה אומר שאני לא יודעת מה זה? העלאת המחיר של הכשרות הוא לא טוב, והורדת אחוז המסכימים בפינוי בינוי הוא לא חוקתי, הוא גם לא חוקתי והוא פוגע בזכות הקניין, אבל זה יפגע באזרחים שמה לעשות, לצערנו הרב בטעות גם בחרו בכם, חלקם בחרו בנו, אבל זה יפגע בכל אזרחי ישראל. סדרי הדיון האלה, בדקתי, נותנים סדר גודל של מקסימום חמש דקות לחבר כנסת,

כי זה 25 דקות לחבר כנסת על חמישה חוקים כששניים מהחוקים האלה, כפי שאמרתי, מונים 60 חוקים משמעותיים מאוד. אני באחריות אומר, אני בטוח שגם עידית לא יודעת אפילו, אני מוכן לעשות התערבות שהיא לא יודעת מה כתוב. לא, אל תגיד את ההנחות שלך. אני יודע יותר טוב ממנה מה כתוב. אל תניח עליי את ההנחות שלך. אני מציע לה לא לנסות אפילו.

היא שואלת כן טוב,

תלמדי את החוקים ואז תגידי לי מה טוב. נשמה, אל תדבר בצורה הזאת, זה לא מתאים.

אני אחליט מה מתאים, כמו שאתם תחליטו מה חוקי ומה לא חוקי.

ולכן אם כנים דבריכם שאכפת לכם מאזרחי ישראל ואכפת לכם מדמוקרטיה ואכפת לכם מחוקתיות אז המינימום הנדרש שחבר כנסת יקבל יותר מחמש דקות לדבר על ה-60 חוקים האלה. חמש דקות, חבר'ה, זה לא צחוק.

אם אני לוקח את 4 ו-5 ביחד אז זה עשר דקות במקסימום לחבר אופוזיציה. חבר קואליציה גם זה לא. נראה לי לא הגיוני, אין לזה הצדקה גם, אין לזה הצדקה מבחינת לוח הזמנים, כפי שאמרנו לכם אתמול, יש לכם עוד שבוע אחרי סוף השבוע הזה להעביר את התקציב על פי החוק. אני כבר לא מדבר על כך שארבעה מתוך חמישה החוקים האלה הם גם לא כלולים בחוק הזה, זאת אומרת מספיק שתעבירו את סעיף 1 בשביל לעמוד בלוח הזמנים. ולכן אין לזה הצדקה ואני מבקש לדון על זה מחדש. חבר הכנסת פינדרוס, תודה רבה. מישהו מחברי הכנסת עוד מעוניין לדבר לפני שנעבור להצבעה? טוב, מי בעד הרביזיה? שירים את ידו. שניים בעד. מי נגד?

הרביזיה נדחתה. תודה רבה לכם.

אני נועל את הישיבה. יום מוצלח. הישיבה ננעלה בשעה 09:44.